רבותיי,

חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. הכל נוסח ונקרא את זה עוד פעם.

כן.

אופקי? כל מה שהיה במשחטות? הכל בפנים? כן.

תנו לי להשלים את הדברים, בבקשה. אני אומר לך, יושב ראש הוועדה, שאתה, ביחד עם דיכטר ואבוטבול אני יודע שפניכם לטובת החקלאים והחקלאות; אני יודע את זה. אני לא צריך הסברים.

אמרתי שהוויכוח הוא עקרוני.

תאמין לי: אתה הולך להביא המון רפורמות טובות. לא חייב להכריע את הדבר הזה היום. אני לא יודע מה תעשה; אני מכיר את מערכת הלחצים. הרוח של דיכטר ואבוטבול הייתה

אדוני יודע מה היה אז ומה קורה היום עם הכלכלה. אתה ציינת בעצמך שלמדת קצת - - - זה לגבי המחיר; לא לגבי הנפגעים. היו כשמונה נפגעים. המציאות של השוק הייתה שונה, אבל תודה רבה.

אם אפשר: אני רוצה לתת גילוי נאות; בכל פעם אני סותם,

תנו לי להגיד מה היועצת המשפטית רשמה לי,

אני לא השתכנעתי שעניין הפטם באינטגרציות, ובטח שלא בחקלאים, הוא משהו שיהיה כל כך אקוטי ושיתרום להפחתת יוקר המחיה,

כל מה שביקשנו הוא שזה ייצא מחוק ההסדרים,

זוהי התחושה שלי מכל השיחות שהיו כאן,

באים לפה, יום אחרי יום, חקלאים חרדים. הרכבי, אמרנו שאנחנו נטפל בכל השלבים. עוד משהו שלי ברור הוא שכולנו פה רוצים את טובת החקלאים. אני לא

תנתח את כל השרשרת.

בינינו, אנחנו יודעים מהי עמדת שר החקלאות. אנחנו יודעים, ובכל זאת אנחנו מתפתלים בכיסא כי יש הסכמים, כי זהו חוק ההסדרים וכי הכל צריך להיות

מייבאים איזה שהוא בסיס לעצמאות בהזנה,

הבטחת המזון זה דבר אחד, ונושא התחרות הוא דבר שני. אני חושבת שאנחנו גרים בשכונה מאוד בעייתית, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו שומרים את הבטחת המזון במידה מסוימת,

אם היא לא הייתה חושבת היא לא הייתה נותנת פיצוי.

יש בקושי 200. יש 760. במציאות של הורדת מכסים מלאה. אנחנו עוד לא שם, והוכחנו את

את אומרת שיהיה תיקון עקיף לכל חוק התחרות, כך שלא יחול על החקלאות. לדעתי אנחנו לא יכולים לעשות את זה, נכון? איזה עוד ענף אתם רוצים להרוס? הולכים על גמלאי צה"ל;

אני שואל אותך,

הנושא של הוויסות.

איפה אתם תהיו כשאנחנו נבוא עם התערובת, ואז יגיעו הקונצרנים הגדולים, ששולטים בתערובת?

אם אתה רוצה בוא נפתח את זה לדיון. אדוני, אתה שוב

אנחנו סבורים שזה צריך להימחק. הם צריכים להגיב. אני אענה לך. קצבנו את זה בזמנים של 21 יום ו-14 יום אם הממשלה צריכה להכריע. שבעה ימים הם עבור מועצת הלול ורשות

דיברתי על הפרנסה שלהם, כי אני מבינה שהיא תיפגע בקו הראשון, אבל אני פה בגלל עניין ערכי לחלוטין: תפיסה של מדינה,

אני יושבת פה כי אני גם יודעת שהערך

לכן, יו"ר הוועדה, שאני באמת יודעת עד כמה אתה קשוב אני גם אגיד לך שאני באמת מורידה את הכובע בפניך, דוד, על קשב רב,

זה לא מובן מאליו, איך שאתה מנהל את הוועדה אני אומרת את זה בשיא הכנות אבל אני כן

אנחנו תומכים בממשלה, אבל לא תומכים במה שהם עושים. אתה מכשיר את מה שהם עושים,

סיימנו את הנימוקים.

כי התפקיד שלנו הוא לא להגן על האוצר או על הממשלה.

החקלאות מקבלת הרבה מאוד תקציבים, וגם מגיעים לה עוד תקציבים;

ואז יהיו פחות מתחרים בתוך הענף. את זה אני רוצה שתבדקו. אם אתם רואים מגמה כזו, תגידו לנו, ולעצמכם. אתם לא עושים חוק ומבסוטים מכך שהעברתם אותו. אתם צריכים להיות ערים לבעיות שזה יוצר, עוד לפני שהחוק מתחיל, ב-01 באוקטובר, 2023. אם צריך להודות בכך שזה לא עובד תבואו ותגידו את זה.

לכן, אנחנו לא נגד אף אחד. הממשלה הזאת כן רוצה לסייע לחקלאות; זה לא כמו שהיה בממשלה הקודמת. בתחומים אחרים הם יכולים להגיד: "אנחנו היינו א',

אבל בתחום החקלאות אין ויכוח על כך שהיו שרים לאומתיים למה שאתם חשבתם. אני מבקש מכולם לא להיות רגועים; זהו התפקיד שלכם, זוהי הפרנסה שלכם והעתיד שלכם ושל הילדים שלכם. ברור לי שאתם צריכים להילחם על זה, ואני לא מתווכח על זה בכלל. אנחנו לא מחוקקים ומחר בבוקר לא תשמעו מאיתנו.

לכן אני אומר: תאמינו במערכת שלנו. אנחנו פה, ואנחנו לא מתכוונים ללכת הביתה ולעזוב את העניין הזה. אני רק רוצה להעלות עוד נושא אחד, שלא עלה פה בישיבה.

אתם השקעתם את כל הזמן; אין לי טענות השקעתם יותר מדי זמן. לא ראיתם את הבית, שום דבר הכל טוב. הנקודה היא אחרת: לא בחנו לעומק את כל המורכבות של הענף. אני, למשל, מזהה מההבנה שלי את הענף שהביטחון התזונתי של השוק החרדי ייפגע. לחרדים לא יהיו עופות, במדינת ישראל, בגלל הכשרות המהודרת שהם צורכים. הכשרות המהודרת היא מרכיב של עוף שהוא אחר מהעוף הרגיל. לנו מספיקה כשרות של רבנות, שעבורנו היא כשרות מצוינת, אבל בכשרות המהודרת רוצים שלעוף הזה לא יהיה כך וכך, שלא יהיו לו גידים, ריאות וכו', והם חייבים את כל סחר המכר בין האינטגרציות כדי להעביר עופות. לי יש עופות כשרים ולך יש חלק אתה תיתן לי השבוע ואני אתן לך בשבוע הבא. אחד מהדברים שאני מזהה כאחת הבעיות בכנסת אני לא פוליטיקאי ולא מדבר על פוליטיקה היא שאגודה וש"ס הבינו שהחוק הזה ישית על הציבור שלהן, שצורך את העוף החלק והמהדרין, בעיות חמורות. לא יהיו לציבור שלהם עופות במדינת ישראל. לכן, יש כשרויות של רובין,

בקונספציה שאתם מציעים פה היום, בחוק הזה להם לא יהיו עופות. יהיו עופות במדינת ישראל, אבל להם לא יהיו עופות שמתאימים לכשרות שלהם, בגלל המבנים האלה שאתם עושים

יש עוד עשרות מורכבויות שאתם לא ערים להן, ואתם לוקחים את זה למקום לא טוב.

הדבר הכי נכון יהיה לקחת את החוק הזה, לשים אותו בצד, לעשות בדיקות יסודיות ולשמוע בעלי מקצוע. לא צריך אותנו תשמעו את משרד החקלאות, את כל עובדי המדינה ומועצת הלול, כדי להבין את המורכבות האמיתית של הדברים. במעלה הדרך, אנחנו נגלה לא בור אחד, אלא תהומות. איך נסתום אותם? עם המכתב של האוצר? אני מודה לכם על כל המאמץ שהשקעתם ומעריך את זה מאוד, אבל במבחן התוצאה החוק הזה הוא גזר דין מוות עבור החקלאים המשפחתיים. דוד, אני לא רוצה להיות פה בהצבעות. דוד, תקשיב: רבנו פה, צחקנו פה, צעקנו,

עשינו הכל פה, אבל אתם צריכים להבין שמגיע הרגע, ואני מתחיל לקבל את הפחד בגוף. בכל מה שאתם מדברים אתם לא יודעים מה החקלאים באמת עברו. הכל נחמד, יש הסכמים, ההוא בא, ההוא שם החקלאים הם האנשים שהכי קל לטבוח בהם, ובכל השנים האחרונות רק הכו בנו. אני רק מבקש ממך אני מבין את הלחץ שעובר עליך, ויש לי עליך הרבה הכרת הטוב; אתה אחלה גבר ואני יודע מהו הלחץ שאתה עובר. אם היה לך עוד שותף אתה היית מכשיל את זה. אם החוק הזה יעבור עם כמה שאתה גבר, ואני יודע שאתה גבר, ושאתה יודע להכין דברים ולעשות הכל לא יהיו לנו מספיק שיניים להביא אותם לפה כדי לעזור לחקלאים. אם הם באמת מתכוונים לפצות את החקלאים לא צריכה להיות להם התנגדות לכך שיהיו תקנות פיצוי. תקנות הפיצוי רק מחייבות אותם לתת פיצוי, וזה שיש לנו מכתב זה לא יעזור. דוד, אני מבקש פה תקנות פיצוי הן דבר בסיסי. המכתב, המנכ"ל וכל מה שהוא עושה זה הכל נחמד. אנחנו נגיע לרגע ואני יודע שאתה תתעצבן ותעמיד אותם, אני מכיר אותך,

יש לנו עליהם כלים. יש חוקים שבאים אלינו ואנחנו יכולים לא לקדם אותם. יש לנו עליהם מנופי לחץ. דוד, אני אסביר לך איפה הבעיה במנופי הלחץ: אנחנו יכולים לריב איתם, דוד. החקלאים יתמוטטו בינתיים. אני יודע שאתה תעשה את מנופי הלחץ שלנו; אני לא מפקפק בכך. אנחנו נצליח לריב איתם ולנסות לכופף אותם, אבל בינתיים חקלאים ימותו. דוד, אני אומר לך פה, ואני אומר לך את האמת.

אני רוצה שיהיו תקנות פיצוי כדי לשמור על החקלאי. יהיה פה אסון. אני באתי מהמקום הזה; אני הייתי איתם. אני ישבתי שם. אני ישבתי שם, נלחמתי, הייתי בלילות ורבתי. אני מכיר איך הדברים עובדים. תקנות פיצוי יחייבו אותם. בואו נעביר את החוק אם הם באמת מתכוונים לכך. אם אתם מתכוונים לתת פיצוי לחקלאי ממה אתם מפחדים? ואין תשובה לזה.

עם כל מה שלא נעשה ואני יודע שאתה יודע להחרים ישיבות והכל עד שנגיע לתוצאה אנשים יתמוטטו. מה שאני מבקש זה שנעביר את החוק ונקיים תקנות פיצוי שאנחנו נדע,

שאנחנו מגובים. אם הם באמת מתכוונים לתת פיצוי מהי הבעיה שיהיו תקנות פיצוי? חוץ מזה אני לא מבקש כלום. אנחנו מוכנים לעשות מה שצריך. תודה רבה לכם. אחר כך, תענו בבקשה על תקנות הפיצוי. אמרתי שאנחנו נקבל מכתב התחייבות בעניין הזה, שחתום על ידי ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ועל ידי מנכ"ל האוצר. כבר אמרתי שבעבר היה חוק דומה, ושכמעט ולא היו אנשים שנזקקו לפיצוי.

אני חושב שזה מכסה את העניין ושלא צריך תקנות. לתקנות כאלה, בחוק כזה, יש השלכות רוחב אדירות על תקציב המדינה. לא בגלל הסיפור הזה, אלא בגלל כל מיני חוקים שמחוקקים כל הזמן, ואנשים יכולים להיפגע בזכויות שהיו להם. זוהי הסיבה שבגללה אי אפשר לכתוב את זה בחוק. מה, בדיוק, אתם רוצים שאני אעשה? מחילה, אני לא הייתי בדיונים. אני לא רוצה לדבר על משהו שקשור. אני אקח, בכל זאת, דקה מזמנכם, ואני מצטער. אני רוצה לפנות אליך, כמי שוותיק בכנסת, כדי שתסביר לי: איך במצב כזה במדינה, בזמן מבצע צבאי, בזמן שיש הרוגים ופצועים, ובזמן שהם, וכולנו, צריכים להיות עשר דקות עם המשפחה שלנו כי אני לא מצליח לעשות את זה כבר שבוע, וכמוני כולם פה למה אתם לא עוצרים את הדיונים? אני באתי לפה כי אף אחד לא מקשיב; כי ברוב חוצפתם הם לא מודיעים,

על הדיונים. עכשיו היה אמור להיות דיון בוועדת הפנים, ודוחים אותו בשעה וחצי. בוועדת הכספים בחמש או שש שעות. למה אף אחד לא עוצר? תשחררו את האנשים, שילכו הביתה. מתי היו דיונים של הכנסת במבצע צבאי? מה כזה דחוף פה היום? אני חושב, בניגוד אליך, שאנחנו לא צריכים לתת לג'יהאד האסלאמי ולחמאס להשבית לנו את המדינה. אנחנו צריכים, איפה שאנחנו כן יכולים, להמשיך את החיים כרגיל, למרות הבעיות האלה. חיים כרגיל זה להיות עם המשפחות שלנו בזמן הזה. אתה יכול לעשות את זה; אף אחד לא אמר לך שלא. ולהשאיר לכם את הכנסת? לא יודע מה תעשה. דרך אגב, בתקציב הקודם, שאתם העברתם בכלל לא היינו בדיונים. היה גם אז מבצע צבאי? לא היה מבצע. החלטנו לא להיות. אני מבקש דיון, פה בוועדה, על שני דברים, שיהיה בתחילת חודש יולי: א', על מה שאמר יושב ראש מועצת הלול. ביקשנו ממשרד החקלאות וממשרד האוצר לבדוק את העניין הזה עד לאמצע יוני, ואני רוצה דיון, בתחילת יולי, על האפשרות להגיע להסכם עם החקלאים על כל מה שקשור להפחתת מכסים בעוף, לאור מה שאמרו פה. אני צריך לדעת אם יש התקדמות בזה, ואם יש רצון בעניין הזה. גם זה יכול להפחית את המחיר; אין על זה בכלל ויכוח. יש לנו הפסקה, ונודיע לכם מתי חוזרים. אנחנו צריכים להיות בוועדת הכנסת, בטענה של נושא חדש - - - שוסטר, אתה עוד עומד על נושא חדש? כן? למרות שערב מלחמה, מבצע, וכך נבזבז את הזמן? שלא נפגוש את המשפחות מוקדם יותר? אתה מסתלבט? אני? אני לקחתי את ההערה שלך ברצינות.

רצינות. האמת היא שכולכם מאוד רציניים. הרפורמות שאתם רוצים להעביר הן קרדינליות למדינת ישראל. אתם לא מפסיקים להרוס את המדינה, ואתה גם עושה ציניות על מה שאני אומר. יש מבצע, ואנחנו צריכים להגיע למשפחות מוקדם. תתבייש. אתה תתבייש. כל הג'וב שלך, בכל ועדה, הוא לבוא, לעשות בלגן למשך שתי דקות וללכת. אתה בן אדם לא רציני, ורק מחפש תשומת לב.

אתם עושים בלגן ואני ממש לא מחפש תשומת לב. אולי תדבר לעניין, במקום לדבר עליי, על כך שאני ילד בגן.

אני מאוד מדבר לעניין. אולי תקשיב קצת, במקום לחרב את המדינה.

מה שאתה שומע. אני מבקש שנעשה את הדיון הזה ונעקוב אחרי העניין הזה. אם אפשר,

תתחיל כבר במשימה שלקחת על עצמך. תתחיל כבר לבדוק את הנתונים - - - ונבנה את המודל עם החקלאות, ואני מבקש שגם האוצר ישלחו נציג. לא צריך להיכנס למריבות פוליטיות; תעזבו את העניין הזה. עזבו, לרגע, את הנושאים הפוליטיים, חבריי בענף. בעניין המקצועי, מה שברור לי הוא שצריך לעסוק בעניין. זה קצת מזכיר לי את הדינמיקה של הרפורמה. מה בדיוק צריך לעשות? אני לא יודע. לא טוב לי, למרות חידודי המילים של יושב הראש, עם הקונצרטינות, הצנטריפוגה וכו'. זהו עניין שלנו, להיכנס לכל סוגייה שנמצאת קדימה על הפרק. אני גם שומע איזה עומק

אני לא נבהל מלהיכנס לכך; להיפך. ממה אני נבהל? מעיסוק לא מקצועי בנושא שהוא חיוני. פה אני מבוהל. מה מרגיע אותי? אני למדתי, לצורך העניין, שבעוטף עזה אנחנו יכולים להיות טמבלים, אבל מדינת ישראל, לאורך זמן יודעת להתנהל. בסוף היא מתכווננת, כמו טיל מונחה, להתנהל נכון. עוטף עזה חזק. שדרות מתקדמת. בדרך כלל שומעים בתקשורת את הקושי שקיים; בעיקר בימים כאלה, אבל יש צמיחה של כ-99%. אותו הדבר גם פה: אני יודע שאנחנו, ההתיישבות, מולקים. זה לא הגון ברמות, ויחד עם זה יש פה סדר יום שאנחנו מוכרחים להתחשב בו. עכשיו, צריכים לבוא ולראות כמו שאמרו פעם, בהקשרים אחרים איפה הכסף באמת, על מי צריך להגן. אנחנו הראשונים שיודעים, וצריכים, להגן על חלשים; משם אנחנו באים. יחד עם זאת, אנחנו יודעים, בפעם אחת, לדאוג לחוליות החלשות, ובפעם שנייה לדעת שכוחנו באחדותנו. יש פה איזון בין העוצמה והגודל לצרכי יעילות כלכלית, לבין מיעוט השחקנים בשוק. זהו איזה שהוא Balance שאנחנו צריכים להיות מודעים לו וללמוד אותו לעומק. היושב ראש שלנו, של הוועדה הזו, ביקש מאיתנו ממש להיכנס לעומקים. מה שאני מבקש זה שיתוף פעולה. אנחנו נדאג שגם השחקנים האחרים ישתפו פעולה. שמסד הנתונים יהיה מקובל, גם על האוצר - - - אני לא יודע אם הוא יהיה מקובל; הוא יבדוק. עלתה כאן נקודה נוספת, שלא הייתי מודעת לה בתחילת הדיונים, והיא הסוגייה של מורכבות הכשרויות. ידוע לכולם שהנושא של הכשרות - - - הוא מורכב. היא דיברה על הכשרות המהודרת. נעמה, מי שרוצה מוצר כזה ואחר ישלם עליו את ההוצאות. אתה באמת חושב שהחברה החרדית, שאתה יודע את הסוציו-אקונומיקה, יכולה - - - זה הכל ביזנס פה. אי אפשר לבטל מס סוכר ומס חד פעמי, כי אומרים: "חברה מוחלשת", אבל את העוף לייקר להם. תגידו, איזו מן צביעות זו? מי אמר לך שהוא יתייקר? הוא מסביר לנו שזה מה שהוא עושה להם. זה יתייקר או לא יתייקר? מהי ההערכה? מספיק, אמרנו. אנחנו נצא להפסקה. אני לא יודע להגיד לכם לכמה זמן, מכיוון שזה תלוי בוועדת הכנסת. אחרי ועדת הכנסת אנחנו נחזור להצביע.

(הישיבה נפסקה בשעה 20:20 ונתחדשה בשעה 21:51.) אני רק רוצה להגיד ששלחתי מכתב ליו"ר ועדת הכנסת,

וליועצת המשפטית, על כך שזה לא נכון ולא הגון שהדבר הזה מתקיים פה, בעת הלחימה

ענינו על זה. אנחנו מתחילים להצביע. רבותיי, הסתייגויות לסעיף 65. מצביעים קודם כל על סעיף קטן (א) בפסקה הראשונה. יש הסתייגויות לעניין הזה של

הסתייגות 12. מי בעד? מי נגד?

הסתייגויות 13-21. מי בעד? מי נגד?

סעיף 65(2), קבוצת חד"ש-תע"ל, הסתייגויות 1-18. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה נגד 4 נמנעים 3 ההסתייגויות לא התקבלו. הסתייגות 19 של חד"ש-תע"ל. מי בעד?

מי נמנע?

קבוצת רע"מ, באותו הסעיף, הסתייגויות 1-11. מי בעד?

קבוצת המחנה הממלכתי, הסתייגות 1. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. לחילופין, הסתייגות 2. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 3. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 4. מי בעד?

סעיפים 5 ו-6. מי בעד? מי נגד?

סעיף 7. מי בעד? מי נגד?

סעיף 7. מי בעד? מי נגד?

סעיף 8. מי בעד? מי נגד?

סעיף 9. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 10. מי בעד? מי נגד?

סעיף 11. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 13. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

14. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 15. מי בעד? מי נגד?

16. מי בעד?

קבוצת יש עתיד, הסתייגויות 1-31,

מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות לא התקבלו. סעיף 65(א), קבוצת חד"ש-תע"ל, הסתייגויות 1 ו-2. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות לא התקבלו. קבוצת רע"מ, הסתייגות 1. מי בעד? מי נגד?

קבוצת המחנה הממלכתי, הסתייגויות 1 ו-2. מי בעד? מי נגד?

קבוצת יש עתיד, הסתייגות 1, ולחילופין: הסתייגויות 2-8. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות

אחרי סעיף 65(א),

ו-22, 23 ו-24. מי בעד?

הצבעה ההסתייגויות לא התקבלו.

אני מבקש מהאוצר שייקרא את ההתחייבויות, שחתומה על ידי יוגב גרדוס ושלומי הייזנר. זה סותר את העובדה שכל חקלאי גם יכול לפנות ולהגיש תביעה נפרדת, אם הוא חושב שנגרם לו נזק שלא מכוסה פה, אם נגרם לו.

גל ברנס, אגף תקציבים. "במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024, נידון תיקון לחוק התחרות הכלכלית אשר מצמצם את הפטור הכלכלי בענף הפטם. במידה והחוק יחוקק בנוסח שעולה להצבעה ביום 11 במאי 2023, ובמהלך השנים 2024-2026 ישתכנע שר האוצר שמגדלי עופות שהם או אדם קשור אליהם אינם מחזיקים משחטה, להלן: מגדל שאינו באינטגרציה, נפגעו באופן משמעותי כתוצאה מתיקון לחוק, יפעלו גורמי המקצוע במשרד האוצר באופן הבא: גורמי המקצוע במשרד האוצר ימליצו לשר האוצר להעמיד תקציב תוספתי למשרד החקלאות, כפי שיסוכם בין שר האוצר לשר החקלאות, ולפי המלצות גורמי המקצוע במשרד האוצר על היקף התקציב. המלצה כאמור בסעיף א' תינתן לאחר שגורמי המקצוע במשרד החקלאות יגבשו מתווה להקצאת הסכום למגדלי עופות שאינם באינטגרציה, בהתאם לקריטריונים שייקבעו, ויכללו לפחות את אלו: הכנסותיהם ירדו באופן משמעותי, ביחס להכנסותיהם בשנים קודמות, כתוצאה מתיקון החוק; המגדל מעוניין לצאת מהענף או לבצע השקעות לפיתוח הלול; התקציב למגדל שאינו באינטגרציה, ומעוניין לבצע השקעות לפיתוח הלול, לא יעלה על 50% מגובה ההשקעה.". טוב, תודה רבה. זה מה שביקשתי מהאוצר לפני ההצבעה והם נתנו לי.

בואו נצביע על החוק.

בסעיף 65, על פסקה (1) ועל פסקה (2), ואחר כך יש את סעיף 65(א). אז להצביע על כל אחד בנפרד? כן.

מי בעד לשון החוק כפי שהיא? מה שהיועצת המשפטית אמרה? מי נגד? הצבעה בעד 4 נגד 3 אושר. עכשיו, פסקה (2) מציגה את כל ההסדרים החדשים לגבי האפשרות להוציא צו שיקפיא את זה, והפרוצדורה של פניית השרים וכו'. נצביע על כל הפסקה ביחד. 65(2). מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר. 65(א) הוא סעיף התחילה. 65(א).

מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר. עוד משהו? לא.

לכולם, הישיבה סגורה. הישיבה ננעלה בשעה 22:02.